טוב, אני פותח את הישיבה. הנושא בסדר-היום הוא החלת חוק מוסר תשלומים על מערכת הבריאות. כפי שאתם יודעים, בזמנו חוקק חוק של שוטף פלוס 30, שכל משרדי הממשלה, רשויות מקומיות נכנסו לזה אבל החריגו את משרד הבריאות מכל מיני סיבות. הבטחתם שיהיו תקנות והתקנות לא